אני פותח את הישיבה. הנושא היום הוא המשך דיון לגבי הרופאים העולים. אני קיבלתי הודעה מראש המטה של השר שהנושא נפתר, אני רק צריך את זה לפרוטוקול ובזה נסיים את הישיבה. נעלה קודם כל את קלאודיה. שלום. נאמר לי שניהלתם אתמול שיחה והנושא הזה נסגר על הצד הטוב. בבקשה, רק תעלי את זה לפרוטוקול. נכון מאוד. משרד הבריאות מוסיף 40 תקנים מתוך תקני הקורונה לרופאים עולים שיעשו התמחות בתחומים נדרשים במשק בעידן הקורונה, כל מה שפורט מקודם, זה פנימית, ילדים, מיון והרדמה. אנחנו מאוד מברכים על ההחלטה הזאת וחייבים להגיד קודם כל לך, אדוני היושב ראש, תודה רבה על הדבקות במטרה ועל ההישג הגדול הזה כי בעצם זה אומר שעכשיו 110 עולים רופאים יעשו התמחות בתחומים נדרשים למשק. זה מתווסף ל-70 התקנים הקיימים. תודה רבה באמת בשם העולים ובשם המשרד.

כל הכבוד, קלאודיה, כל הכבוד. נעלה את משרד הבריאות. ד"ר ורד עזרא.

שירה ארנון. את הסגנית של ורד? כן. ראשית אני מתנצלת שוורד לא עלתה, היא בדיון אחר בכנסת. קודם כל תגידי לד"ר ורד עזרא שאני מתנצל אם היא נפגעה בדיון הקודם, העיקר זו המטרה ואנחנו פתרנו את הבעיה וזה הכי חשוב. אם היא נפגעה אני מתנצל. אוקיי, אני אעביר את המסר. אנחנו באמת מקצים 40 תקנים לרופאים עולים מתוך ה-600. יושב ראש הוועדה, אני רק מדגישה ש-600 התקנים האלה הם עד יולי, זה מה שהאוצר אישר לנו. אני יודע, אין בעיה. אז זה רק שתדעו. ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם משרד הקליטה, הם יעשו את התיאומים מול בתי החולים, יאתרו את הרופאים, יעקבו. וזה בקיצור, מבחינתנו הבעיה נפתרה ואנחנו מעבירים את השרביט למשרד הקליטה. זה מעבר ל-70 התקנים, נכון?

זה מעבר ל-70 תקנים, יהיו עוד 40 תקנים בהתאם לנדרש עכשיו בתקופת הקורונה, למקצועות שנדרשים עכשיו. יש שישה-שבעה מקצועות נדרשים. מעבר ל-70 שיש. אז אני מודה לכם. תודה רבה למשרד הבריאות שפתר את הבעיה של

זה חלק מהמאמץ של קליטת העלייה ואני מודה לכם על העניין הזה, תודה רבה. אני רוצה להתייחס במשפט. זה כבר הדיון הרביעי, בדיון הראשון שיזמתי את הנושא הזה אמרתי שנפעיל לחץ כי זה לא הגיוני,

זה לא נכון ולא צודק, האמת שלא ציפיתי לתוצאה כזו.

מגיע הרבה שאפו ליושב ראש הוועדה שלקח את זה בידיים שלו, ידע להפעיל את הלחצים על מי שצריך.

באופוזיציה יש לנו כוחות, אבל לא מספיקים כמו שיש לך כיושב ראש ועדה ואחד שהיה יושב ראש הקואליציה, אז אני באמת מודה לך בשם

לא רק רופאים עולים, בשם המדינה, כי אני חושב שזה חשוב. מה שעשינו, תרמנו למדינת ישראל, במיוחד במשבר. אז באמת תודה לך מכל הלב ובאמת שאפו.

זו פעולה מאומצת של כולנו, לא רק שלי. של הוועדה, אבל אתה כל מי שבזום שנה טובה ומבורכת.

אני מאחל לכם סגר קל.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה